אנחנו מחדשים את הישיבה. גפני, אני רוצה לומר כמה דברים בבקשה.

רגע, שנייה.

אני פה עם עצבים.

לא,

כי אני הייתי בטוחה שבעת